נתחיל בבקשת יושב-ראש ועדת החוקה חוק ומשפט למיזוג הצעות חוק הבאות: הצעת חוק ההוצאה לפועל

58) (חייב המשלם לפי הוראה לתשלום בשיעורים), התשע"ח-2018 (מ/1208); הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון-ביטול ריבית הפיגורים לחייב משלם), התשע"ה-2015(פ/1487/20) של חה"כ יואב בן צור וקבוצת חברי הכנסת; והצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון- חייב משלם), התשע"ח-2018 (פ/5081/20), של חה"כ אחמד טיבי. שלוש הצעות חוק שרוצים לאחד. ועדת חוקה, אתם רוצים לומר על זה משהו?

יש מישהו שרוצה לומר משהו? מדובר בשתי הצעות חוק פרטיות שמצמידים אותן להצעת החוק הממשלתית שנמצאת כאן.

מבקש יושב-הראש שהוועדה תאשר את בקשתו, שתמלא את מקומות סגנית יושבת-הראש חברת הכנסת טלי פלוסקוב. בנסיעה השנייה יעזוב את הארץ ב-29 בנובמבר 2018, ישוב ביום שני ה-3 בדצמבר 2018 זה כבר חנוכה ימלא את מקומו סגן יושב-ראש הכנסת, חבר הכנסת יצחק וקנין.

מי שבעד ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה בעד פה אחד בקשת יושב-ראש הכנסת למילוי מקומו בעת העדרו מהארץ נתקבלה.

אם אתם שמים לב, התאריך הוא 28 בינואר, לא במקרה, ה-27 בינואר הוא יום השואה הבין-לאומי שמצוין בפרלמנטים הזרים. הוא יבוא לכאן, ידבר ויציין את זה במליאה. מתבקשת הוועדה לאשר. הוא ידבר כמובן בשפתו ויהיה תרגום סימולטני. לאחר מכן תהיינה הצעות לסדר-היום של חברי הכנסת. מי בעד? מי נגד? מי נמנע. הצבעה בעד פה אחד בקשת יושב-ראש הכנסת לאישור נאום נשיא הפרלמנט האירופאי במליאת הכנסת נתקבלה.

הצעת חוק המאבק בטרור (תיקון - ביטול הסדרי שחרור על-תנאי למבצעי מעשי טרור),

5. קביעת ועדות לדיון בהצעות חוק הבאות:

הצעת חוק המאבק בטרור (תיקון - ביטול הסדרי שחרור על-תנאי למבצעי מעשי טרור),

קודם כל, עמדת הייעוץ המשפטי. לגבי הצעת חוק

סבורים שהוועדה המתאימה לדון בהצעות חוק בנושא הזה היא ועדת חוקה, אבל מאחר שהצעת החוק של חבר הכנסת פורר, שעוסקת באותו נושא, הועברה על

לדיון בוועדה משותפת בין ועדת חוקה לוועדה הכנסת, שאני עומד בראשה. סיבת הקמת הוועדה הייתה מאחר וועדת חוקה מאוד-מאוד עמוסה בנושאים

היא לא הספיקה לספור. לא ספרתי את הבעד, סליחה.

לא,

לא הספקתי לספור את הבעד כי מיד עברו לנגד. אנחנו 5 בעד, אם לא שמתם לב. אז אתם רוצים שנעשה את ההצבעה מחדש?

מי בעד?

הועברו כבר לוועדה לקידום מעמד האישה, ולכן אנחנו סבורים כי במקרה הזה בהחלט ניתן להעביר גם את הצעת החוק הזאת לדיון בוועדה לקידום מעמד האישה. אחרת יהיה בלגן מאוד גדול. אני מסכים לזה.

ועדת הכנסת. חסינות חברי הכנסת ועדת הכנסת.

חברי כנסת, כן. זה עוסק אבל בפקודת הנזיקין. התיקונים של פקודת הנזיקין הם תמיד בחוקה. יש פה גם עיסוק מעבר לנושא של חברי מועצה, יש גם עיסוק בשאלה איזו הגנה יש לעובדי

הוועדה של מעמד האישה ושוויון מגדרי. אז מה אתה רוצה את זה, לוועדת השקיפות? רק קואליציה יכולה לדון בזה, אחת מוועדות הקואליציה. לכן אני אומר, אני הולך לקראתכם, אדוני היושב-ראש, ואני מבקש שהצעת החוק תעבור לוועדת הרפורמות, שהיא ועדה שעוסקת במגוון של נושאים. אני חושב שזו גם ועדה שהיא יחסית פנויה לעסוק בשאלה הזו ואני מקווה שהדיון בהצעת החוק יהיה ענייני ורציני וכל הגורמים בכנסת יוכלו לנהל אותו בצורה טובה. חבר הכנסת אוחנה, בבקשה. הצעת חוק הפרשנות היא הצעה שנתמכה על ידי הליכוד בכנסת הקודמת, הוצעה על ידי הליכוד, שרי הליכוד הצביעו בוועדת שרים לחקיקה, היא הצעה שמשתלבת עם חוקת הליכוד, היא הצעה שיש לנו בה אינטרס גדול ואני מאוד מבקש שהיא תעבור לוועדת הרפורמות. יש סיכוי לקדם אותה. ועדת החוקה עמוסה, בין היתר באשמתי, מסיבות אלה ואחרות. לא ביקשתי. יש הסכמה מקיר לקיר. יושב-ראש ועדת החוקה, מה אתה רוצה לומר? לא ביקשתי את זה. אז אתה לא מעוניין בחוק? לא. אם זה מה שהם מבקשים, לא אכפת לי, למרות שזה כן שייך לוועדת חוקה. אני מבין את הסיטואציה, זה בסדר מבחינתי. מה אומר היועץ המשפטי? העמדה שלנו, של הייעוץ המשפטי, היא ברורה אנחנו סבורים שבסוגיות כמו חוק הפרשנות והנושא שבו עוסקת הצעת החוק, הוועדה המתאימה לכך היא ועדת החוקה ולא ועדת הרפורמות. זו העמדה שלנו. אנחנו מחליטים, נכון? אבל יש ייעוץ משפטי, אני לא יכול להתעלם מזה. עכשיו אתה לא יכול להתעלם מזה. אתה אומר "עכשיו" כמה פעמים הלכתי נגד הייעוץ המשפטי בדיונים האלה? אולי פעם אחת. אז אני לא יכול עכשיו לעשות דברים בניגוד לעמדת היועץ המשפטי. עם כל הכבוד, יש גם ייעוץ משפטי פה. מיקי, לא בישלו אותנו היום.

מתי הייעוץ המשפטי הציע ללכת לרפורמות בכלל? מעולם זה לא קרה. קודם כל, אני רוצה לומר שאני בשמחה

פנו אלי כמה חברי כנסת, ביקשו ואני בשמחה אדון בזה, ואני אדע גם לטפל בחוק הזה כמו שצריך לטובת כולם. אני רק צריכה לומר שהייעוץ המשפטי של ועדת הכנסת לעולם לא ממליץ על ועדת הרפורמות, כך שאין פה איזה חידוש מרענן.

אתם שומרים על המסורת אבל הסכמתם שהוועדה הזאת תוקם אז - - - מיקי, יש פה הסכמה מקיר לקיר. דב, אני מניחה שאתה לא תוקף את היועץ המשפטי של הוועדה. אני תוקף, כן. הם הסכימו - - - כי אני אזכיר את זה בפעמים שאתה תגיד נגדנו אוי-אוי-אוי, אנחנו תוקפים ייעוץ משפטי. אי אפשר כך או שתוקפים ייעוץ משפטי או שלא תוקפים ייעוץ משפטי. אי אפשר לנגן את שתי המנגינות האלה במקביל. אדוני היושב-ראש, אני רוצה להציע הצעה. אני יודע שיש כאן בעיה מסוימת, אני מזהה לפי תנועות הגפיים,

חושב שאנחנו יכולים להגיע להסכמה לוועדה הזאת ולהגיע גם להסכמה על ההתקדמות של החוק יחד עם המציעים ולעשות את זה בתיאום.

אני מציע שנישאר בוועדה הזאת,

יש פה הסכמה מקיר לקיר על הדבר הזה לא ראיתי את זה הרבה זמן בוועדת הכנסת ונגיע לסיכומים עם דודי לגבי הקידום יד ביד.

הנה, המציע מוכן גם. אני מסכים גם.

על צורת הקידום בחוק.

שהכול ייעשה בשיתוף פעולה. כרגע יושב-ראש הוועדה נמצא בדילמה לאיזו ועדה להעביר את זה, זה הדיון כאן כרגע. על זה אני מדבר. אני כרגע חושב שעדיין הוא נמצא בדילמה ולכן הוא יכריע על זה בהמשך.

לא יכול להכריע בזה, יש עמדת ייעוץ משפטי, יש עמדת חברי כנסת. בכנות רבה, אותי בעיקר מעניינת עמדת חבר הכנסת אמיר אוחנה, הוא חבר שלי לסיעה.

אין דילמה כל כך, יושב-ראש ועדת חוקה לא מבקש את זה. אני שומע אותך, אמיר. אמיר, העמדה שלך מאוד-מאוד קריטית, אני מתייחס אליה ברצינות ולכן אני כן אשקול את עניין ועדת הרפורמות. אני לא רוצה להכריע עכשיו כי יש עמדת הייעוץ המפטי מנוגדת להצעה שלך. אני חייב לומר שאני

אנחנו נשב ונחשוב ביחד איך אפשר יהיה לעשות את זה. כרגע אנחנו לא נצביע על זה. אני מקווה שאתם מקבלים את זה בהבנה. מיקי, אני רוצה רק להעיר הערה שלא קשורה לזה. אני רוצה רק לבקש שבמידה ומקימים ועדה משותפת, אז כדי לקבל את השמות צריכים לדבר עם יושב-ראש הוועדה המשותפת, כי הוקמה כאן ועדה משותפת בלי שאני אדע בכלל, בלי ששאלו אותי מה השמות. אתה לא קובע לי את השמות. מה פירוש?

יושב-ראש הוועדה לא קובע לי את השמות מטעם הוועדה שלו. צריך לתאם עם יושב-הראש. בתיאום, כן, אבל לא לקבוע לי. אבל לא דיברו אתי, לא דיברו אתי בכלל. לא היית פה, מה אני אעשה? אתה צריך לבוא לדיונים. א. הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 135) (פרסום פרטיו של נפגע או מתלונן בעבירות מין), התשע"ט-2018, (מ/1262). חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, ביקשו ממני להעביר לך חוק, תנמקי למה. הצעת החוק מדברת על תיקון חוק שיאפשר לנשים או גברים שנפגעו מתקיפה מינית לחשוף את עצמם מרצונם, בלי לגשת לבית משפט, בלי לבקש אישור בית משפט. אני חושבת שכולם יודעים שבנושאי פגיעות ותקיפות מיניות דנים בעיקר בוועדה אצלי. אנחנו כבר קיימנו כמה דיונים בנושא הזה. היה סיכום עם השרה כאשר הגישו את הצעות החוק הפרטיות שזה יעבור לוועדה אצלי. כבר יש שתי הצעות חוק פרטיות אצלי בוועדה, עכשיו בא התזכיר הממשלתי, אני חושבת שכדאי לאגד את הכול. הראוי ביותר שזה יעבור אלי. גם חבר הכנסת יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט מסכים לזה. הטבעי ביותר זה יעבור אלי. אחרת יהיה גם בלגן. בואו נעבור להצבעה.

מי נגד?

הצבעה בעד, פה אחד הבקשה להעביר את הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 135) (פרסום פרטיו של נפגע או מתלונן בעבירות מין),

לוועדה למעמד האישה ושוויון מגדרי נתקבלה. ההצעה התקבלה. עכשיו נשאר הסעיף האחרון, שיש עליו רביזיה. קבענו את הרביזיה ל-11:42. אכפת לכם לעשות אותה עכשיו?

חייבים לחכות חצי שעה, נכון? אם הם מסכימים אפשר? אם יש הסכמה של האופוזיציה.

מי שבעד הרביזיה שלי ירים את ידו. מי נגד?

נמנעים אין הבקשה לדיון מחדש נתקבלה. הרביזיה התקבלה. עכשיו אנחנו רוצים לדון בהעברת החוק לוועדה המשותפת. מי שבעד העברת החוק לוועדה המשותפת ירים את ידו. מי נגד? הצבעה בעד 7 נגד 5 נמנעים אין הבקשה להעביר את הצעת חוק המאבק